שי שטרית מחוז ירושלים, משרד התרבות והספורט חוה מונדרוביץ ראש אגף בכיר רישוי עסקים,

לשכה משפטית, משרד הפנים אור מלכי עו"ד, רפרנט, משרד המשפטים לירן שפיגל ממונה ייעוץ

אז האם הוא כולל בתוכו גם כן את הגופים הפרטיים? הצו היום לא כולל את הגופים הפרטיים של הצהרונים, אלא אם כן אלה מתנ"סים, שזה כן נכלל בצו. בעיקרון, כל גוף שרוצה פטור אמור להגיש לנו ולמשרד החינוך, לוועדה מקצועית פנימית - - - למה האפליה הזו? מה זאת אומרת אפליה? בין מפעיל פרטי לבין מפעיל שהוא ארגון. מבחינת הפטור. העניין הוא שעל ארגון קיימת - - - חוה, תני לי שנייה לנסות לענות, בסדר? אני מהלשכה המשפטית במשרד החינוך. בעיקרון, גופים פרטיים שמחליטים להפעיל קייטנה בחופשה אין הצדקה לפטור אותם. את מדברת על צהרונים שפועלים כל השנה,

במהלך החופשות, עוברים לעבוד בבוקר ולהפעיל קייטנה. עכשיו, אני לא חושב שהפיתרון המתאים הוא דרך צו רישוי עסקים. אנחנו חשבנו ופרסמנו תזכיר חוק חשבנו לפטור את כל אותם צהרונים שיהיו מפוקחים לפי חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים. זה המסלול שחשבנו שיהיה נכון לעשות אותו לגבי צהרונים, כי הם אמורים להיות מפוקחים בעצם מכוח חוק אחר. אבל אותם מפעילים פרטיים הם גם מפעילים צהרונים מכוח חוק אחר, ובקיץ הם פשוט מתכוונים, במקום לעשות צהרון, לעשות קייטנה. מה ההבדל? עוד פעם: כשהפעילות עוברת לבוקר ומקבלת גם משמעויות אחרות, היא מתחילה להיות קייטנה ואז חוק הקייטנות חל עליה.

אבל אתם פוטרים פה ארגונים מסוימים. אתם פוטרים פה בתי ספר. למה אתם פוטרים אותם ואתם לא פוטרים בעלי עסקים פרטיים? בעלי עסקים פרטיים זו לא ההבחנה הנכונה לדעתי, אלא ההבחנה הנכונה היא מה הפעילות שממשיכה. הפעילות היא אותה פעילות.

לא יודעת, ארגון מסוים, לא יודעת, תתנו לי דוגמה לאיזושהי עמותה אלו"ט, שמפעילה במשך כל השנה את הצהרון, ובחודש אוגוסט היא מפעילה גם קייטנה בפעילות בוקר. מה ההבדל בינה, לבין מפעיל פרטי שהוא בעצם עושה את הצהרון והוא עכשיו הולך להפעיל? אז על זה אני מדבר. התכלית, לפחות להבנתי, הרעיון שעומד מאחורי הצו הזה, הוא שאנחנו לוקחים גופים שהם מפוקחים כל השנה והם נמצאים תחת איזושהי רגולציה - - - הצהרונים הפרטיים לא מפוקחים כל השנה? הצהרונים חלק מהצהרונים הפרטיים אינם מפוקחים כל השנה. הכוונה הייתה לפטור לא כרגע, זה חלק מהתהליך שנכנסנו אליו הכוונה הייתה לפטור את כל אותם צהרונים שאמורים להיות מפוקחים לפי חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים. זאת הייתה הכוונה. לא כל מי שמפעיל משהו פרטי ופועל כל השנה הוא מפוקח. אני לא מדברת על כל דבר, אני מדברת שהוא מפעיל צהרון. אז אני אומר: הרעיון, וזה הופיע בתזכיר חוק שפרסמנו הייתה לנו כוונה לפטור צהרונים, ככל שחוק פיקוח על הפעלת צהרונים חל לגביהם והם מפוקחים על פיו.

למה ההתנגדות בין צהרון שהוא של ארגון והתנגדות כאילו, מה ההתנגדות לצהרון שהוא על ידי ארגון פרטי? אין התנגדות. הרעיון שהצענו בחקיקה הוא בכלל לעשות פטור יותר כאן, הפטור בצו רישוי עסקים הוא פטור מחוק רישוי עסקים. אין עדיין פטור מהצורך באישור חינוכי, כי אנחנו עדיין לפי תקנות - - - אני מסכימה במאה אחוז, אבל אני מדברת על ההבדל בין מפעיל פרטי למפעיל של ארגון. אז עוד פעם: אנחנו חשבנו לפטור אותם דרך החוק. יכול להיות שאפשר לחשוב גם על דרכים אחרות. אי אפשר להוסיף פה מבחינה משפטית בנוסח, בתוספת לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) איך שניסחו את זה לכל מפעיל? אני חושב שיהיה קושי, ואני חושב שזה משהו שאנחנו נצטרך לדון לגביו.

זו סוגייה שצריכה להגיע לוועדה מייעצת שיש לשר הפנים, שאנחנו שותפים לה. היא בראשות משרד הפנים, וזה נושא שאנחנו יכולים בהחלט לדון לגביו ולשקול תיקון של הצו במישור הזה. אני, אם לא תביאו לי סיבה לעניין האפליה הזו כאילו, סיבה אמיתית אני לא אסכים לאשר את זה. אני פה גם לבד, אולי הח"כים האחרים יסכימו, אבל אני חושבת שיש פה אפליה נוראית. אתם סוגרים פה חצי מהקייטנות שאמורות להיות מופעלות. הם הרי לא ישיגו רישוי עסקים, הם לא ישיגו עכשיו את תוכניות האדריכלות של בתי הספר. אין להם את היכולת לעשות את זה עכשיו. עד היום, למיטב הבנתי, הם גם לא נדרשו. פתאום עכשיו כששמו אותם - - - הם תמיד נדרשו.

זו לא דרישה חדשה, וצהרונים במשך שנים, כשהם הופעלו על ידי גורמים פרטיים, הם נדרשו לרישיון עסק. אני גם אוסיף שבסוף אנחנו בוחנים בוועדה המקצועית הפנימית אם אכן המקום הזה מפוקח כל השנה, ושיש לו את כל האישורים הנדרשים. לא כל צהרון פרטי הוא כזה. צריך לדון בכל מקרה לגופו. ואתם אומרים שזו בעצם הוועדה המייעצת של שרת הפנים? זו ועדה מקצועית פנימית של משרד החינוך ומשרד הפנים, שבה כל גוף או ארגון, וגם ארגונים פרטיים בסוף מופיעים פה בפטור, שרוצים שיהיה להם פטור מרישוי קייטנות מגישים אלינו את המסמכים. ישנו חוזר מנכ"ל שבעצם מכתיב לנו את הפרמטרים לבדיקה ולבחינה: הגוף המבקש את הפטור מפעיל קייטנות במשך שלוש שנים, באופן שמשביע את רצונם של הרשות המקומית ושל הגורם הממשלתי המפקח על הגוף, יש לו תשתית חינוכית וארגונית של כוח אדם מיומן, בעל השכלה ומיומנות מקצועית בחינוך הבלתי פורמלי ובתחומים של בטיחות, בריאות וגהות, הגוף המבקש את הפטור חתם על התחייבות שמאפשרת למפקחים מטעם משרד החינוך ומטעם גופים מפקחים, לרבות משרד הבריאות והרשות המקומית, לבקר ולהנחות אותו ולהישמע להנחיות המפקחים. אלה בעצם שלושת הפרמטרים שאנחנו מבקשים שיגישו לנו מסמכים שתומכים בהם. אותה ועדה מקצועית פנימית מתכנסת, ולפי האסמכתאות שהוגשו היא מחליטה,

בכל מקרה לגופו, על אותו ארגון או גוף האם להמליץ לשר הפנים לתת את הפטור. זה מגיע לאחר מכן לאישור הוועדה פה. זה היה התהליך שעברנו עם בית הגלגלים.

מה שנעשה אני אוציא את הוועדה להפסקה של עשר דקות. אני אדון איתם, אני אתקשר אליהן עכשיו, ונראה אם אנחנו יכולים אולי לעשות איזשהו תיקון קצת יותר רחב לעניין הזה. למי זה להן? אבל זה עדיין לא פורסם להערות ציבור. כל תיקון כזה צריך להיות מפורסם להערות ציבור. התיקון הזה פורסם. התיקון המוצע על ידך לא פורסם להערות ציבור. אני רואה - - - כן, אבל אנחנו לפעמים בהסכמות עושים תיקונים לתקנות, כדי לפתור בעיות כאלה. התיקון הזה הוא נקודתי מאוד, על עמותה מסוימת. לעשות עכשיו תיקון שאנחנו לא מכירים, שהוא גורף אפשרי לבחון את זה, כן. אנחנו ממש לא פוסלים את מה שאת אומרת אנחנו פשוט לא מכירים אותו. אנחנו חושבים שאולי כן צריך גם לבחון, לעשות הבחנה בין הגופים אנחנו לא פוסלים אותו. אנחנו פשוט חושבים שזה חורג מהמסגרת הנוכחית.

בואו ניקח שנייה הפסקה, עשר דקות. נחזור עוד עשר דקות, בסדר? (הישיבה נפסקה בשעה 11:56 ונתחדשה בשעה 12:33.) שלום לכולם. אנחנו חוזרים מההפסקה. מה שאנחנו נעשה זה ככה: קודם כל, הוועדה מציעה תיקון בעצם לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות). הוועדה לא רואה סיבה שמפעילי צהרונים, שעובדים כבר היום גם כן, ולמעשה מפעילים גם את הקייטנות, יצטרכו פתאום להגיש איזשהו סוג של רישוי עסק. הם גם ככה נדרשים בעצם לרישוי במשרד החינוך.

אנחנו לא רואים שום סיבה שזה יהיה כפול, ויבקשו מהם גם רישוי עסק. יותר מזה: בטח כשהקייטנה מתקיימת בתוך בית ספר או גן ילדים, שעובד במהלך כל השנה ויש לו רישוי עסק, כלומר הוא עומד בכל החובות של כבאות, של תברואה, של מבנה לא מסוכן, אדריכלות וכולי. אין שום סיבה שמישהו עכשיו יעשה רישוי עסק לאותו מבנה שעובד במשך כל השנה, רק בשביל להפעיל קייטנה. זה נשמע לנו אבסורד, אחד מהדברים שבאמת אפשר לפטור את אותם מפעילים מהדבר הזה. יש לנו בעצם הצעה לנוסח: להוסיף בעצם בתיקון לתוספת 1, אחרי פרט 26 ו-27. אנחנו רוצים להוסיף את פרט 28,

היועץ המשפטי של הוועדה, יבוא ויציג. צח, בבקשה. אנחנו עוד עובדים על הנוסח, כמו שיושבת הראש אמרה. הנוסח שאנחנו הצענו זה: גוף בעל רישיון להפעלת צהרון כהגדרתו בחוק הפיקוח על הפעלת צהרונים, הפועל בהתאם להוראות החוק האמור ומפעיל צהרון במהלך שנת הלימודים בבית ספר או בגן ילדים. צריך להבהיר שאנחנו צריכים עוד לדייק פה חלק מהדברים, כי לא לכל מפעילי הצהרונים יש את הרישיון לפי חוק הפיקוח על הפעלת הצהרונים. יש לנו גם משרדי ממשלה משרד המשפטים שגם רוצים להתייחס. משרד המשפטים. אוקי. אז אנחנו נעלה שנייה את אור מלכי להעיר, ואז אני אתן לכם זמן באמת לדבר עם היועצים המשפטיים אצלכם במשרדים כדי להחזיר לנו תשובה בעניין הזה. שלום, אור.

שלום לכולם. רציתי להגיד שני דברים: אחד, בהמשך למה שנאמר פה על ידי משרד הפנים ומשרד החינוך גם אנחנו חושבים שיש כאן צורך בבדיקה מקצועית יותר מעמיקה, להבין מה היקף הקבוצה הזו, מה ההשלכות, את מי בעצם אנחנו פוטרים. אנחנו כן חושבים שזה צריך לעבור עבודת מטה בתוך הממשלה. אני גם רציתי להעיר הערה כללית בהקשר אחר: מכיוון שהגורם המוסמך להתקין את הצו הזה הוא שרת הפנים וזו בעצם חקיקה של הממשלה, באישור הוועדה, אז לפני החתימה של השרה ולפני ההתקנה של הצו אנחנו כן נצטרך לבחון את זה במשקפיים של הדינים שחלים על ממשלה יוצאת, שהיא כידוע מוגבלת באפשרות שלה ליזום מהלכים מסוימים. אני רק רוצה לשים את זה על השולחן, לפרוטוקול, שתדעו שגם לאחר שהוועדה ככל שהתיקונים יתקבלו, בסוף זה כן יצטרך להיבחן בתוך הממשלה על ידי משרד המשפטים גם בהקשר הזה.

בסדר גמור. מה שאנחנו נעשה אנחנו נצא להפסקה של חצי שעה. אני אשמח שתתייעצו עם המשרדים שלכם, ואנחנו נחזור בשעה אחת, אחרי שתדברו עם היועצים המשפטיים, לראות אם אנחנו מסכמים את הדבר הזה. אנחנו יכולים להגיע להסכמות ופשוט להעביר את זה, אבל זו בקשה בעצם של הוועדה. אנחנו מגיעים לחודשי הקיץ, גם ככה כל הקייטנות האלו פשוט נסגרות. פנו אלינו המון אנשים, שאומרים שהם פשוט סגרו את הקייטנה ולהורים אין קייטנות לאן לשלוח את הילדים שלהם, בגלל שאין להם את היכולת להוציא את האישור לרישוי עסק. אנחנו מבקשים לפתור את זה כאן, אחת ולתמיד, לקראת חודש אוגוסט. תודה רבה. אני מבקשת לחזור אלינו עם תשובות. (הישיבה נפסקה בשעה 12:38 ונתחדשה בשעה 13:29.) שלום. אני שמחה לפתוח מחדש את הדיון בעניין צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות). אני חושבת שיש לנו כאן בשורה ואיזושהי הסכמה לסוג של נוסח. תמי, אם את יכולה לקרוא ולהסביר אותו בבקשה.

אני רק כן אגיד חשוב לי להגיד, ולכן העובדה שיש פה נוסח שהוא מסוכם, וכהוראת שעה שזה יותר מידתי, אפשר לחיות עם זה באילוצים הנוכחיים. אבל בכל זאת, בהליך כזה, היה יותר תקין אם היו מוזמנים כל הגורמים והייתה בדיקה מסודרת של המשרדים, כי זה דבר שככה, עלה פה. אבל כן הגענו לאיזשהו סיכום שחל על גופים שמוכרים, מפוקחים ומתוקצבים על ידי המשרד. אז זאת ההצעה כרגע, שבכל זאת תקל פה על הרבה גופים, כהוראת שעה לקבוע שגוף המפעיל צהרון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על הפעלת צהרונים, בבית ספר או בגן ילדים, שהפעיל צהרון במהלך שנת הלימודים תשפ"ב במסגרת תוכנית ניצנים של משרד החינוך. גוף כזה, שכל השנה פעל כצהרון ורוצה להפעיל קייטנה יהיה פטור מהרישוי הנוסף הזה. בין אם הוא פרטי ובין אם הוא עירוני.

גם ככה הוא נמצא בצו, אבל הפרטיים ירוויחו מזה הקלה.

מצוין. הכוונה היא שזו תהיה הוראת שעה של שנה. אנחנו יכולים לעשות את זה הוראת שעה לשנתיים. אנחנו הולכים לכיוון בחירות ולכן אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד שישה חודשים, שמונה חודשים - - - העמדה המקצועית של משרד החינוך - - - עד שתוכלו להביא את התקנות שמתקנות את זה. לך תדע אם זה יהיה שמונה חודשים. אנחנו כבר נמצאים בחופש הגדול הבא. העמדה המקצועית - - - אנחנו גם יכולים להיות פה בבחירות עד 2097,

העמדה המקצועית - - - יאריך את זה. אני לא יודע אם יהיה ניצנים בתשפ"ג. אני לא מכיר, פשוט לא מכיר. אז לבוא ולתת את זה לשנתיים ולא יהיה ניצנים בתשפ"ג - - - לא, אבל זה לפי חוק הצהרונים. אם אתם מביאים תקנות לחוק הצהרונים, אז - - - אם לא יהיה,

אנחנו נבקש להכניס את זה כפריט עצמאי בצו. ואם אין ממשלה ואין זה? לירן, לי אין בעיה עם שנתיים. אם לא יהיה ניצנים זה לא יחול עליהם גם ככה.

אז שיהיה שנתיים. אז תשפ"ב תשפ"ג.

לשתי השנים האלה. דבר נוסף שאני אבקש זה שהתיקון המוצע כעת על ידי הוועדה, ושכפי שנאמר, הוא מוסכם לאור העמדה של חינוך שזה יהיה בצו שני.

שהוועדה תאשר צו אחד את הצו ששרת הפנים הניחה בפני הוועדה, וצו שני, שלאור ההתנהלות אפשר לראותו כאילו השרה פנתה

למה בעצם אתם רוצים שתי הצבעות שונות? ייתכן שהטיפול שלנו בצו השני,

התיקון השני, משעה שהתחיל כאן, יהיה טיפה שונה לאור מה שאור מלכי אמר, לאור כך שיידרש לבחון את זה - - - אז זה בסדר, אז אני רוצה להחזיר את התקנות לפה כדי לדון בהן עוד הפעם,

אני רק אומר הבקשה היא טכנית. לא, אבל בדיוק בגלל זה אני רוצה שזה יהיה ביחד. שאם מבטלים לי את אחד, יש לי עדיין סמכות לדון בזה עוד הפעם.

אף אחד - - - כן, אבל זה העניין: אני רוצה לקשור אחד בשני, כי אני יודעת שהם יזדרזו עם זה, ואז הם יפקירו מאחורה את הנושא השני. אנחנו לא נפקיר שום דבר, אנחנו כן מנסים לסגור כמה שיותר - - - לא להפקיר,

אתם יודעים: גלגלי הבירוקרטיה עובדים מאוד-מאוד לאט במדינת ישראל, ואנחנו אוטוטו לקראת אוגוסט, וחשוב - - - אתם לא אשמים,

אנחנו שמנו על השולחן את מה שאנחנו צריכים לעשות, ובסדר.

אז אני מעדיפה לאשר את זה כמקשה אחת, כדי שאם באמת יהיו תקלות אז נוכל לדון בהן שוב.

זה לא שזה בלתי אפשרי. יש פה עדיפות שהמשרדים שהתקינו את הצו - - - נכון, אבל אני כן אגיד שאם יימצא בסוף שזה לא אפשרי, אז הצו כולו, כולל התיקון הראשון, לא יפורסם.

זה עלול לפגוע בבית הגלגלים שמחכים לזה. עדיין אנחנו יכולים לקיים דיון נוסף. אני אגיש רוויזיה לאחר מכן ואז נקבל את הנוסחים.

במידה ותהיה בעיה - - - אם תהיה רוויזיה, השרה לא תוכל לחתום על זה.

אבל אתם מכינים את זה, וברגע שהכל מוכן ואנחנו רואים את הנוסח אנחנו מושכים את הרוויזיה, ואז זה פשוט נכנס לתוקף. היא אומרת שאם, נגיד מתברר שיש בעיה לגבי הצהרונים של ניצנים ורוצים - - - כן. אז אנחנו יכולים לפתוח את הרוויזיה ולקיים דיון נוסף. רק על בית הגלגלים. מתי אנחנו מקבלים את אישור הוועדה?

הדיון הזה מסתיים, הוועדה מאשרת את הנוסח - - - הוועדה מאשרת, הם שולחים נוסח לייעוץ המשפטי. אנחנו רואים את הנוסח שלמעשה עוגן.

וברגע שאנחנו רואים שהנוסח הוא מוסכם, אנחנו מושכים את הרוויזיה ואז היא נכנסת לתוקף. ואז ההחלטה בתוקף. אבל אתם יכולים בזמן הזה לעשות את הבירור, אם יש איזושהי בעיה לחתום עליהם ביחד. אם יש,

אז אני יכולה מחר לפתוח, לקיים דיון, לפתוח את הרוויזיה - - - אני לא יודע אם אנחנו נוכל לתת חוות דעת ב-24 שעות, עם כל הכבוד - - - ולקיים דיון נוסף ולדון בשניהם שוב. לרוב הבדיקה הזו נעשית אחרי אישור הוועדה ולא לפני. טוב,

הוועדה תעשה כפי שהיא מוצאת לנכון, ואנחנו - - - אנחנו בסד זמנים - - - לא. הוועדה תצביע ותאשר. האפשרות הזו אם תהיה בעיה לחתום על הצו כשיש בו את שני הפריטים - - - זה מאפשר לנו כוועדה להעלות את זה עוד הפעם. האפשרות שתוגש רוויזיה תאפשר לפתוח את ההחלטה, ולמשל להצביע רק על בית הגלגלים, כי בעניין השני התבררה בעיה. כדי לא לפגוע בשניהם. טוב, בסדר. זה לא שאין אישור, ההחלטה תתקבל עכשיו.

אני מעלה להצבעה את הצו בכפוף לתיקונים שאותם ביקשנו. בבקשה, צח. כן. מקריא: צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון), התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אני מצווה לאמור: תיקון התוספת 1. בתוספת לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998, אחרי פרט 26 יבוא: "(27) בית הגלגלים ע"ר; "(הוראת שעה לשנתיים) (28) גוף המפעיל צהרון כהגדרתו בחוק הפיקוח על הפעלת צהרונים בבית ספר או בגן ילדים, שהפעיל צהרון במהלך שנת הלימודים התשפ"ב או תשפ"ג במסגרת תוכנית ניצנים של משרד החינוך.".

אני מעלה את ההצעה להצבעה. מי בעד? נגד? הצבעה אושר ההצעה עברה ואני מגישה רוויזיה. אז ככה: ההצעה עברה. תתאמו את הנוסח הסופי, נראה אותו ואז אני אמשוך את הרוויזיה והצו פשוט ייכנס לתוקף. תודה רבה לכם, תודה רבה על הכל. שיהיה לכולם חופש מוצלח.

אבל האישור של הוועדה ייכנס. כן, כן. ואני מקווה שתהיה לכל ההורים חופשת קיץ קלילה, נעימה וכיפית עם הילדים. תודה רבה, הישיבה נעולה.